ועדת משנה לעניין אינטגרציה של עולים חדשים בחברה הישראלית. הנושא לדיון היום זו השקת הספר, זיכרונות, מסמכים בשנות המלחמה, ספר על הפליטים היהודים בשטחי ברית המועצות שניצלו מההשמדה מידי הנאצים ועוזרים בשנים 1945-1941. אנחנו קצת נשנה בסוף כשנדבר בדיון. עורך הספר זאב לוין, שהוא נמצא איתנו, אני מבינה. הוא עדיין לא הגיע. כמה מילים ברוסית, אני אסביר לאנשים מה אנחנו עושים. (תרגום מהשפה הרוסית): אתם צריכים לבחור את השפה שמתאימה לכם. במידה שאתם רוצים לשמוע תרגום לרוסית אתם צריכים ללחוץ על רוסית ואם אתם מדברים בעברית תישארו בעברית. אני מקווה שכולכם הבנתם. אני רואה שיש לנו